אני מתכבד לפתוח את הישיבה שעוסקת בייצוג הולם בקרב עובדי המדינה לעולים חדשים ובכללם בני העדה האתיופית. זה עלה באחד הדיונים האחרונים והחלטנו לטפל בזה כיוון